צהרים טובים. אני פותחת את ישיבת הוועדה המיוחדת לזכויות הילד. על סדר-היום: הצעת חוק עבודת הנוער

התשפ"ב-2021, של ח"כ לימור מגן תלם,

הרבה פעמים אנחנו מתערבים, לא בשביל הפרסום,

צריך לומר עוד דבר. כל מה שהאנשים האלה עושים מבחינה חוזית זה כשר. הם אנשים מאוד מאוד

אנשים מהפריפריה שהם לאו דווקא מוחלשים אבל

מי שיודע לא מתקרב לסוכנויות האלה. זה הסיפור הגדול ואני באמת חושב שיעשה טוב עכשיו אם תוסיפו אולי ותמצאו דרך חוקית למצוא אפשרות להוסיף, שגם אם הורה נמצא בחדר עם הקטין, תהיה אפשרות תוך 48 שעות לבטל את ההסכם בעניינו של הקטין

כשהם מבקשים לבטל תוך 24 שעות אומרים להם

אתה חתמת. גם לזה, לדעתי, צריך לשים לב. שוב, זה אנשים שכל שקל חשוב

זה דורש באמת לחבר בין האיגודים,

שולחן עגול ולראות אם אפשר להתאים חלק מהדברים. זה מצריך איזו עבודה אבל זה יכול להיות מאוד משמעותי בפרקטיקה. לקחת את אמנת השחקנים ולהתאים אותה לכל מה שקשור לעולם הדוגמנות בעצם. זה עוד רשת ביטחון. אני לא יודעת אם זה התחיל כי היתה קריאה לזה. לפני איגוד מרכזי הסיוע אני רוצה לשמוע את זיוה מיכאל מיולי גרופ, מנכ"לית. אני כאן מדברת

בקשה אחת קטנה כל הכבוד ויישר כוח על היוזמה הזאת ועל הצעת החוק. נעבור למשרד הכלכלה, אורטל אהרוני בבקשה. בוקר טוב לכולם. משרד הכלכלה מברך על ההצעה בכל מה שקשור לליווי ההורי. אני יכולה להגיד לכם שהיום אני מכהנת כראש תחום חוק עבודת הנוער ואני אחראית למעשה על כל מה שקשור לבחינת היתרים להעסקת ילדים, בין אם זה בהופעות, בין אם זה בפרסומות וכמובן בתיווך ילדים. אני מכירה את החברים ששוחחו איתנו, גם אופיר וגם זיוה. מדובר בסוכנויות נורמטיביות. בעלי סוכנויות שישבו אצלי במשרד. אני אתן לכם סקירה מהירה על מה שקורה היום כדי שתבינו את החקיקה הקיימת. נכון להיום, בכל מה שקשור לעד גיל 15, משרד העבודה קורא לסוכן החדש. אני יושבת איתו, מסבירה לו את הנהלים ומה מותר ומה אסור. עוד לפני כן בודקת את הרישום הפלילי שלו כדי לוודא שאין חלילה איזו מגבלה. מקבלת את התשובה מהמשטרה. במהלך השיח מסבירה לו את גבולות הגזרה, מה מותר ומה אסור ואז הוא מתחיל בייצוג ילדים. ייצוג ילדים זה החלק הראשוני. הסוכן בעצם מקבל היתר לתווך את הילד. יש היתר נוסף שאנחנו אחראים עליו שזה נקרא היתר העסקה. היתר העסקה הוא ההיתר שמבקש מאיתנו המעסיק, בעל התאגיד או בעל חברת הפרסום או בעל חברת ההפקה. אני חייבת להגיד שאני מכירה את צביקה באופן אישי. מדובר בסך הכול בשוק נורמטיבי. זה חברים שמעוניינים להעסיק ילדים. אני מגיעה לשטח, אני רואה את הילדים שמופיעים בפרסומות ואני רואה את ההורים שמתלווים אליהם. אני תמיד מוודאה שזה לא על חשבון שעות לימודים. אנחנו מאוד מקפידים על זה. עוד לפני שאני יוצאת לשטח אני מקבלת הרי את המסמכים כי מבקשים מאיתנו היתר. אנחנו מוודאים מה הם שעות ההגעה. לדוגמה, כתוב שילד צריך להגיעה בשעה 11 ואני רואה שזה לא ילד בן 4 בגן, אז אני אומרת ומעירה וכמובן הם צריכים לשנות בהתאם את הדברים. אז סך הכול בגדול חשוב לציין שמדובר בשוק נורמטיבי. הליווי ההורי הוא ליווי מאוד חשוב. את מדברת פה עד גיל 15. נכון. יש לנו נתונים כמה ילדים עד גיל 15 מיוצגים בסוכנויות? אני יכולה לתת לך נתונים. שנת 2020-2021 היתה שנת קורונה. אני יכולה להגיד לכם שבשנת 2021 קיבלו 2,364 ילדים היתרים לכ-35 סוכנויות. ב-2019? ב-2019, שזה שנה לפני הקורונה, המספר היה 36 סוכנויות שקיבלו 1,383 היתרי תיווך. אבל היתרי העסקה היו מוכפלים.

העסקה של הילדים בפרסומות ובהפקות בעקבות הקורונה כמובן המקרים ירדו. סך הכול מדובר באנשים שחייבים להגיע אלי למשרד. הם נפגשים איתנו, מקבלים את גבולות הגזרה ויודעים מה מותר ומה אסור. אני יכולה להגיד לכם שמבחינת נתונים, אני עובדת היום מול כ-67 סוכנויות שמוזנות אצלנו במערכת. הסוכנויות האלה גם כוללות אימהות - - - איך אותו ילד או ההורה יודע אם יש היתר לאותו אדם? אולי הוא עובד בלי היתר ואף אחד לא יודע? מי שאמור לעצור אותו זה המעסיק. בעצם אני קוראת לסוכנים סוג של שגרירים.

אם עכשיו יש מעסיק שמעוניין להעסיק ילד, אני שואלת אותו בהגשת הבקשה, איך ליהקת את הילד? את צודקת אבל אנחנו מדברים פה עוד לפני שזה מגיע לאיזה סוג של מעסיק. ילד בא לאודישנים, אנחנו דיברנו על זה. אחר-כך זה בוק ובוק שעולה כסף. איפה ואיפה המעסיק? אין בכלל כוונה לחבר אותו למעסיק. אין מעסיק שם בסוף הדרך. יש כמובן אפשרות להסתכל באינטרנט. גם אני אימא לילדים ואם אני הייתי במקום הזה, הייתי מסתכלת באינטרנט ובודקת מה מותר ומה אסור. מי נמצא כרגע עם היתרים. אפשר לדעת מי נמצא עם היתרים. ברגע שהסוכנים מגיעים אלינו, הם אמורים לעבוד בהתאם לדרישות ולתקנות. יש אכיפה? יש עיצומים כספיים? יש מישהו שעובד בלי היתר, לא הגעתם אליו, אין שום דבר. זאת התחזות? בואו נזכור, הכול עד גיל 15. אני לא יודעת למה לאור מה ששמענו פה וההצעות המקוריות, היתה התנגדות כל-כך גדולה בעצם להחיל את המנגנון המסודר עד לגיל קצת יותר בוגר? זה כמו הילד הטוב בכיתה. בעצם, על מי הרגולציה הזאת חלה?

זאת הבעיה. היא אמורה לחול על כולם אבל בסוף היא חלה על הטובים. זיוה כזאת שישבה אצלי אז היא באמת עברה את התהליך והיא מוכרת והכול בסדר. דווקא החאפרים לא מגיעים אליך. הם אלו שיפרסמו את המודעה באינטרנט והם אלו שיעשו אודישנים. הם בדיוק המקרים שאנחנו רוצים למנוע.

אלה המקרים שהגיעו לאגף האכיפה הפלילי. היו לנו כבר כמה מקרים. אני חושבת שאני לא יכולה לתת את הנתונים כי זה בהליכי חקירה. כשאנחנו מקבלים תלונות, יש לנו יחידה שעוסקת בתלונות. אנחנו מעבירים את זה. היא מפורסמת? המספר מפורסם, יודעים איך לפנות אליהם?

בוודאי. נמצאים באתר משרד הכלכלה. הם יכולים להגיע אלינו ומגיעים אלינו לא מעט.

יש הבדל בין סוכן שהוא קיים במערכת והוא מבצע עבירה. למשל, לגבות כספים שלא כדין או לייצג ילד ללא היתר תיווך. באותם מקרים מתבצע הליך של שימוע. אני בעצם משמעת אותו על כך שהוא לא עמד בתקנות. ההבדל השני הוא, שיש לנו סוכנים שאין להם בכלל היתר, כמו שציינת. באותם אנשים אני לא יכולה לטפל. יש לנו את אגף האכיפה שיכול לקבל את המידע וכמובן להתחיל בהליך חקירה. עושים גם פעולות אכיפה יזומות או רק כשמגיעה תלונה? אני חושבת שזה השלב לשאול את 105 שגם נמצאים איתנו בזום. לשאול אותם אם הם מקבלים פניות. לגבי האכיפה היזומה, אני יכולה להגיד לכם שהשנה כיעד ל-2022 אני עושה פגישות יזומות נוספות עם כל המתווכים, על אף שהם כבר היו אצלי במשרד. חלקם יגיעו אלי למשרד כשהמטרה היא כן להגיע אליהם. העניין הזה של המשרד בבית זה משהו שקורה. גם תקופת הקורונה פתחה את הצוהר הזה בתחומים ובמקצועות שונים ומגוונים. אז כן יוצא מצב. יש לי סוכנת, מבלי לתת את שמה, שהיא אחות בבית חולים, עובדת נורמטיבית בבית חולים ובמקביל, בכובע השני שלה, היא גם סוכנת ילדים. היא סוכנת שעובדת כדין. אנחנו מבצעים אכיפה יזומה, אנחנו מבצעים המון הסברה, המון שיחות. יש המון אגרות שאנחנו שולחים לסוכנים עם נקודות כאלה ואחרות. אני חושבת שהעניין של הליווי ההורי זה משהו שיכול לעזור. אבל הורדתם את הסעיף של הליווי ההורי. אנחנו לא מדברים פה על ליווי הורי. הורדתם את הסעיף של הליווי ההורי, אתם משרד הכלכלה. אנחנו מדברים כרגע על אישור הורי ולא על ליווי הורי. זה הממשלה, אני לא יודעת מי. כלכלה היו בעד. ליווי בפועל היתה התנגדות. אני רוצה לשאול את 105 אם יש פניות בנושא הזה? נאוה אביגדור, בבקשה. היא לא מחוברת. אני ראש מנהל אכיפה והסברה במשרד הכלכלה. בוקר טוב לכולם, תודה רבה על זכות הדיבור. אני עם קורונה ובגלל זה לא הגעתי. בהמשך למה שאורטל אמרה. שאלתם לגבי אכיפה. אנחנו עושים השנה אכיפה יזומה. תכננו בתוכנית עבודה לעשות אכיפה יזומה בנושא של המתווכים. אנחנו גם כן נצטרך ונשמח לקבל מכל המתווכים הנורמטיביים ומכאלה שיש להם מידע על מתווכים לא חוקיים או מתווכים שפועלים שלא כדין, להעביר אלינו תלונות ומידע כדי שאנחנו נגיע אליהם ונטיל עליהם את הקנסות שקבועים בחוק הגברת האכיפה. לעניין מחויבות נוכחות הורית. זה נכון שאנחנו לא רצינו שתהיה חובת נוכחות הורים אבל הזכות של ההורה להיות מלווה היא תמיד. למה לא חייבנו שתהיה נוכחות? כי לא כל ההורים יכולים ללוות את הילדים שלהם. יכולים להיות ילדים מאוד טובים, מאוד מוכשרים ומוצלחים שיכולים לקבל עבודה אבל ההורה לא יוכל ללוות אותם והם יפלו מהתחום הזה. אנחנו לא רוצים שמישהו פה ייפול ולא יוכל לנצל את ההזדמנות. לכן אמרנו שתהיה פה הסכמה. כמובן שהורה שרוצה להצטרף מוזמן. אני כהורה מצטרף לכל פעילות של הבן שלי. יש לי ילד בן 17, שחקן כדורגל, כל אימון אני נמצא. אנחנו באים להגן על אלה שההורים שלהם נלהבים, מאוד רוצים, אולי זאת הזדמנות כלכלית. אנחנו שומעים פה רק את הפאסיבי. אני רוצה לדעת איפה אתם אקטיביים. מה אתם עושים בפועל כדי לחפש, כדי למצוא, כדי למנוע? השאלה גם כמה מצאו. יש הבדל בגישה. אני לא שומעת את הגישה עם השיניים שאומרת שעכשיו אנחנו מחפשים. כשאנחנו אומרים אכיפה, אני מחפשת את אלה שלא רשומים. אני מחפשת את אלה שהם מסוכנים. אני מבין שיש את התופעה הזאת בשוק ואני בא למגר אותה. אני לא שומעת את זה פה. גם מאוד קל למצוא אותם. הם גם מפרסמים כי הילדים מגיעים אליהם איכשהו. השנה נעשה אכיפה יזומה. אנחנו ניזום את האכיפה בנושא הזה ונחפש את אותם סוכנים. האם יזמתם בעבר? אם כן, כמה הועמדו לדין מאכיפה יזומה? לא, בעבר לא יזמנו את האכיפה. אני הכנסתי את זה השנה בתוכנית העבודה שזה כן ייכנס לאכיפה יזומה. היו בעבר העמדה לדין אבל אני לא יודע להגיד כמה. אני זוכר מקרה אחד אבל אני לא רוצה להגיד כמה. אנחנו השנה כן ניזום. שוב פעם, כמו שאמר רן בוקר. יש הרבה מאוד פעולות שנראות לא חוקיות אבל הן חוקיות. צריך להבין, לא כל הפעולות לא כשרות ולא חוקיות. לגבי מה שדיברה אמרה, אנחנו גם מנסים. אנחנו כנראה השנה הולכים לבחון את הנושא של רישום ומרשם למתווכים, שלא כל אחד יוכל לפעול. גם מעל גיל 15, כן?

שיהיה רישום מפורסם. זאת אומר, מי שיעסוק בתיווך יהיה רשום וזה ללא קשר לגיל. אין היום מרשם מפורסם? אי אפשר להיכנס לאינטרנט ולראות למי יש רישיון? יש לך היתר. אבל אפשר למצוא אותו? יש רשימה באתר של משרד הכלכלה?

אנחנו נבחן את הנושא ואולי לפרסם את ההיתרים ואז אפשר יהיה לדעת מי קיבל היתרים. זה משהו שאפשר לעשות.

אבל אם הציבור לא יידע את הדברים האלה אז יכולים להיות היתרים, רישיון, המון דברים נורא יפים ונחמדים אבל הם יישארו בתוך החדר. הציבור לא עובד בשביל המדינה, המדינה עובדת בשביל הציבור. לפעמים יש קצת בלבול, חושבים שהציבור עובד בשביל המדינה. צריך להנגיש את המידע הזה. הרבה פעמים על-ידי אכיפה פעילה ואקטיבית, מצד אחד, ומצד שני, הנגשת החומר. הנגשה, להסביר. זה יכול למנוע הרבה מאוד דברים. אנחנו נבחן איך מפרסמים את ההיתרים האלה לכל הציבור. את צודקת, שכל הציבור יוכל לדעת. נושא אחרון, לגבי מה שזיוה ציינה. הסדרת כלל היישום של מתווכים. זה משהו שצריך לבחון אותו בהיבט הרבה יותר רחב. לא בהיבט של עבודת הנוער אלא בכלל מהו העיסוק של מתווך,

מה מותר לו ומה אסור לו ללא קשר לתחום עבודת נוער ספציפית. אני מבין שמתווכים יכולים להיות בכל הגילאים ובכל התחומים ולכן זה משהו שצריך לבחון אותו בצורה יותר רחבה. אני מסכים עאם הדבר הזה. תודה רבה. משרד המשפטים, עורכת הדין ליאת יעקובוביץ. תודה רבה ליושבת-ראש הוועדה ולחברי הכנסת הנמצאים על קידום הצעת חוק חשובה זאת. אני רוצה להעיר קודם הערה כללית. היה נוסח שאנחנו גיבשנו בעקבות אותן התניות לקידום חקיקה של ועדת שרים. בהצעת החוק שבפנינו יש שתי נקודות שבהן יש בה שוני מהחלטת ועדת שרים. אחד, הרחבה להופעת פרסום ולא רק לדוגמנות. שנית, ועדת שרים רצתה שזה יהיה גם מנגנון של אישור טלפוני, כלומר בעל-פה, וכאן ברירת המחדל זה אישור בכתב באמצעות טופס מובנה. לעניין שני הדברים הללו, הצעת החוק אמורה לחזור לדיון בוועדת שרים לקראת קריאה ראשונה. לעניין שני הדברים האלה כמובן נציין בפני ועדת שרים את המלצות הוועדה. היא תתכנס ותחליט לעניין השינויים האלה מהתניות שהיא אמרה. במובן הזה, ככל שוועדת שרים אכן תרצה לאשר את השינויים שהוועדה המליצה והייעוץ המשפטי ניסח, יש לנו הערות פרטניות לעניין הטופס המובנה שבהם נרצה לדון בהמשך. אפשר יהיה לדון בהם בין הקריאה הראשונה לשנייה ושלישית. ככל שוועדת השרים תסכים, יש הערות שאנחנו רוצים להעיר. להעיר כבר הערה פרטנית לעניין נוסח או בהמשך? נקריא את הנוסח עכשיו. מקריאה את הצעת החוק. "הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - עבודת נוער בהופעות פרסום), התשפ"ב-2022 הוספת סעיף 4א בחוק עבודת הנוער,

אחרי סעיף 4 יבוא: השתתפו נער מגיל 15 עד 17 בהופעת פרסום 4א.(א) בחוק זה, "הופעת פרסום" הופעה לצורכי פרסום או צילומים לצורכי פרסום., לרבות דגמון. "הורה" לרבות אפוטרופוס שמונה על פי דין. (ב)מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2 וסעיף 4 לא יעסיק אדם נער שמלאו לו חמש עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע עשרה שנים בהופעת פרסום, אלא לאחר קבלת הסכמתו של ההורה להעסקת הנער. ההסכמה תינתן בהתאם לטופס שבתוספת השלישית. להעסקה בהופעת פרסום או לתיווך להעסקה בהופעת פרסום, לפי העניין, ובליווי תעודה מזהה של ההורה. (ג)על המעסיק לשמור את הסכמת ההורה כאמור בסעיף קטן (ב) ואת המועד בו ניתנה לאורך כל תקופת העסקת הנער. " אני רוצה להעיר לגבי סעיף קטן ג'. השמירה של לאורך כל תקופת העסקת הנוער היא לא מספיקה. אנחנו צריכים לעשות תקופת שמירה בהתאם לתקופת התיישנות של העבירה הפלילית שקבענו. בגלל שקבענו 61א(2) קנס של 5 שנים, צריך לעשות כאן, מתוך העסקה ל-5 שנים שמירה ולא רק לתקופת העסקה. זה היה הנוסח שהעברנו. אין התנגדות לתקן. 5 שנים מתום העסקה. "(ד)אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהורה או מבן משפחה בגיר אחר של הנער, להיות נוכח בזמן העסקת הנער. " (ה)הוראות סעיף זה יחולו בשינוים המחויבים על כל הפעולות הננקטות לשם תיווך או העסקה לרבות בשלבים המוקדמים להעסקה וכן בעת עריכת חזרות ומבחני במה. " עכשיו יש פה הוראות שהן בעצם התאמות להוראות הפליליות, ת.ס. תיקון סעיף 29א בסעיף 29(א)(3) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "33ד1". הוספת סעיף 33ד1 אחרי סעיף 33 ד לחוק העיקרי יבוא: איסור העסקת נער בהופעת פרסום ללא הסכמת הורה. המעסיק נער שמלאו לו חמש עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע עשרה שנים בהופעת פרסום ללא הסכמת ההורה בניגוד להוראת סעיף 4א,

קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין". יש פה תיקונים והתאמות שמוסיפים בעצם את העבירה הפלילית,

תיקון סעיף 33ה בסעיף 33ה לחוק העיקרי במקום "או 33ד" יבוא "33ד או 33ד1". תיקון סעיף 33ו בסעיף 33ו לחוק העיקרי אחרי "33ד" יבוא "33ד1". תיקון סעיף 38 בסעיף 38 לחוק העיקרי במקום "ו-33ד" יבוא "33ד ו-33ד1". תיקון החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה בעצם קובע עיצומים כספיים

"תיקון החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה בסעיף 33(א)(2), אחרי המילים "עבירה לפי סעיף 33א(2)" יבוא "או לפי סעיף 33ד1". בתוספת השנייה,

העסקת נער בהופעת פרסום ללא הסכמת הורה בניגוד להוראת סעיף 4א לחוק עבודת הנוער".

באם היה היתר כי יכול להיות שזה גיל 16 ועד גיל 15 היה היתר, אז כן לציין, ת.ס: "במהלך השנה שקדמה להגשת בקשה זו הוגשה בקשה להיתר להעבדת הילד. " - - - עדיין מגישים מחדש.

פה זה רק הסכמה. יכול להיות שהיה לו היתר קודם אז כדאי לדעת את המספר כי שם יש הסדרה הרבה יותר מפורטת וחתימה. אני רק אגיד שזה אותו נוסח, אז בעצם נמזג את הצעות החוק ואז נכין את ההצבעות שלנו. אחר-כך הצבעה על אישור. המועצה לשלום הילד ביקשה להגיב וגם רן בוקר רצה להוסיף משהו. מאוד בקצרה. המועצה לשלום הילד, בבקשה. אני אקצר ולא אחזור על הדברים. אני רוצה לדבר על נושא של נושא המוגנות שעלה פה. ענף הפרסום הוא מאוד מורכב, כמו שנאמר. יש פה שיח עם הגוף ויש פה גבולות שיכולים להיטשטש. במידה מסוימת זה די דומה למה שקורה בענף הספורט של ילדים מול המאמנים שלהם, שגם להם חשוב לרצות את המאמן. גם שם יש נושאים שקשורים לגוף וגם שם הגבולות מטשטשים. שם הותקנו תקנות שבין היתר ההוראות מדברות על ממונות מוגנות שזה התפקיד שלהן. להיות שם, להושיט יד לילדים ולצוות ובאמת לסייע, לפקח, להעביר תלונות. זה מודל ששווה ללמוד ממנו כי הפיילוט הזה התחיל. שווה לחשוב על איך עושים השקה לדבר הזה גם במקרה הזה כי יש פה אלמנטים שמזכירים. אני לא אחזור על שאר הדברים. התכלית של החוק היא ראויה אבל כדי שהדבר הזה יהיה אפקטיבי צריך לפעול בכל החזיתות, אכיפה וממונות מוגנות והגדרת תפקיד הסוכן. בהקשר של ממונות מוגנות זה באמת משהו שיכול לסייע בנושא הזה של ענף הספורט. תודה רבה, הערה חשובה. רן בוקר. משפט אחרון, אנחנו חייבים לסיים את הדיון ועוד לא הצבענו. אני שומע פה פתאום את הצעת החוק ואני מבין שזאת הסכמה טופסית ולא נוכחות הורית. אם זה הדבר, אז תדעו שלא עשינו שום דבר ושכל הדיון הזה מיותר ואפשר ללכת הביתה בלי שום תוצאה. לא נחסוך שום פגיעה מינית מאף ילדה ונערה. לא נחסוך בזבוז כספים של אנשים מיעוטי יכולת לשם הגשמת החלום שלהם. אפשר פשוט לסגור הכול וללכת הביתה. מדובר פה על הסכמה טופסית בצרוף של תעודת זהות של ההורה. מדובר פה על רישום מסודר, מה שלא היה עד היום.

גם אם זה לא מאה אחוז, זה עדיין עוד צעד.

אם אנחנו באים לסתום חור בקיר עם דבק סלוטייפ,

אם אנחנו רוצים לעשות את זה עם טיח, תגידו. מה שאנחנו עושים עכשיו זה הצעת חוק שהיא לא רלוונטית. היא לא תתקן שום דבר. בזבוז זמן של המחוקק, בזבוז זמן שלכם. פשוט חבל על הזמן. הסכמה טופסית לא שווה שום דבר, בטח לא כשמדובר במפלצות כאלה. אני לא שם מירכאות, זה מפלצות שמנצלים חלומות של ילדים לשם הצלחה כלכלית שלהם.

יכול להיות שיש עוד חקיקה שאפשר לעשות בנושא על-מנת למנוע. כן, אבל התחלנו מנוכחות הורית. איך הגענו לטופסית? כי משרדי הממשלה כולם בלי אף יוצא מן הכלל התנגדו לזה. אוקי, התנגדו לזה. בסדר גמור, אז אנחנו לא נחסוך פגיעה. לצערנו שוב - - - לא. הם כן עשו איזה סוג של איזון מסוים. הם אמרו טופס יחד עם תעודת זהות של ההורה. זה פעם אחת. אז הילד יזייף את תעודת הזהות. אתם יודעים מה זה ילד שרוצה להגשים חלום? הוא מוכן לא ללכת לבית הספר, כמו שאמרה מאיה החמודה ממועצת התלמידים. ילד מוכן לעשות הכול. הוא גם מוכן לשבת על אימא שלו בראש ולשבת עליה כדי שהיא תבוא איתו. זה עדיין לא פתרון מושלם נוכחות הורית, אבל טופס זה לא שווה שום דבר. אני חייב להגיד לכם, חבל על הזמן שלי, חבל על הזמן שלכם. חבל שבכלל קידמתי את הצעת החוק הזאת. זה פשוט לעג לרש. זה לא יעזור לאף אחד מלבד פופוליזם שכאילו טיפלתם בנושא הזה. תחזירו את הצעת החוק הזאת לנוכחות הורית או אפוטרופוס, כי אחרת לא עשינו שום דבר.

תודה רן. כשהצעת חוק עוברת, עוד לא אומרת שזאת הצעת החוק האחרונה בנושא. יכול להיות גם שמעבר לנוכחות הורית כי משרדי הממשלה לא התנגדו לליווי הורי כי בא להם בלי שום היגיון. היתה חשיבה והיה גם היגיון מאחורי הדברים. אני מבינה את מה שאתה אומר ועם זאת, צריך לקחת בחשבון שזה עוד צעד אחד טוב שקורה בנושא הזה. כפי הנראה גם לא הצעת החוק האחרונה כי אנחנו דיברנו כאן גם על רישיון. אנחנו דיברנו כאן על יותר אכיפה. דיברנו כאן אולי לשים ממונה או ממונה מלווה שיהיה בחדר, כמו שהיום א-אפשר להיכנס לגינקולוג מבלי שתהיה עוד מישהי בחדר ששומרת. יש עוד הרבה מאוד דרכים למנוע את זה בחוקים שלא מדברים ספציפית על ליווי הורי. אני יכול להבין אולי למה משרדי הממשלה התנגדו לחובת נוכחות הורית כי להורים האלה באמת יש עבודה והם לא יכולים להגיע לפגישה. אבל תבינו, צריך לחשוב על פתרון אחר אולי. לכן אני אומרת שזה לא בא במקום החוק הזה. זה לא הופך את החוק הזה לחוק לא טוב. זה הופך את החוק הזה לחוק טוב שלא פותר מאה אחוז מהבעיה. הוא עכשיו פתר איקס. סליחה גברתי. אינני מחוקק ואינני חבר כנסת ואינני אדם שמבין גדול בחוקים, על אף שאני משפטן. החוק הזה לא שווה כלום ומוטב שלא יחוקק, זה הכול. אם אנחנו באים לטפל בפלסטר, אז לא צריך. פשוט לא צריך. באמת, אני מכיר מכל הלב ואני מכיר את הסיפורים. זה בוער בי ברמה שאת לא יכולה להבין כמה הסוכנים - - אחד הסוכנים אמר פה שלא מדובר בכולם. ברור שלא מדובר בכולם. יש פה שיטת פעולה נורא ברורה ונורא שקופה, שמנצלים בדיוק את האנשים המוחלשים במדינה שלנו. זה פשוט לא יאומן שהמחוקק דן על זה כבר כמה חודשים. יש עוד ועדות ועוד ועדות ובסוף מה עשינו?

הסכמה טופסית?

רן, אני יכולה להבין את התסכול שלה. אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד פעמים לחברי הכנסת יש תסכול מאוד גדול בעצמם כי אנחנו רוצים לפתור מאה אחוז מהבעיות. האמן לי, שעוברים כאן, במיוחד בוועדה לזכויות הילד, דברים שגורמים לשיער שלך להלבין ביום. אנחנו רוצים לפתור את כל הבעיות ומהר. לפעמים העוגה של פתרון בעיה פשוט מורכבת מכמה חתיכות. אם היינו עכשיו באים ופותרים בעיה אחרת, היית בא ואומר שבסוף כן צריך טופס הורי, גם אם לא ליווי. אנחנו שמים ממונה אז ההורה לא יידע? זאת אומרת, יכול להיות שאצלך בפירמידה הנושא הזה לפתור אותו הוא במקום העשירי ולא במקום הראשון כי אתה אומר שקודם כל צריך לפתור את מספר אחד. אבל זה עדיין חלק מהעוגה. זה חלק מסדרת חקיקה. במקום שנעשה את זה בחקיקה אחת וזהו, כנראה שאנחנו נצטרך לעשות את זה בשיטת הסלמי. לא נוח, יותר מתסכל, לוקח יותר זמן. אתה יודע מה? גם אם פתרנו את הבעיה של 5 בנות ולא של 50, גם עשינו משהו. בהצעת החוק הבאה שנעשה, אולי לא ליווי הורי, אולי כן שיהיה נוכח מישהו בחדר, חובת נוכחות של צד שלישית, פתרת עוד. בשלב הבא אולי תסדיר את זה ברישיון, פתרת עוד.

שיטת הסלמי בצעדים. זה נחמד בתיאוריה. זה לא בתיאוריה, אנחנו בבית המחוקקים, זה מה שאנחנו עושים.

אנחנו אומרים בתיאוריה שיטת הסלמי. אני רק אומר שבזמן הזה נפגעים עוד ועוד אנשים וזה אנשים שכבר לא יכולים להיפגע. אין להם שומן כלכלי, אין להם כסף. זה אנחנו מכניסים עוד בן אדם לברוך ואז מעמיקים עוד פערים בחברה ועוד פעם פערים בין הפריפריה למרכז. אני מסכימה איתך שהצעת החוק הזאת לא פותרת מאה אחוז מהבעיה. היא בהחלטת פותרת אחוזים ממנה. היא לא פותרת גם אחוז. גם אחוז היא לא פותרת.

אני יזמתי אותה. אם הייתי יודע - - - גם חברי הכנסת וגם משרדי הממשלה חושבים אחרת. בואו נתקדם להצבעה. יש לי הצעה קטנה לנוסח. בטופס, בכל אופן, לצד זה שאומרים "ידועות להורים שחותמים הוראות חוק עבודת הנוער" אולי לכתוב במפורש "לרבות הזכות של הורה או בן משפחה בגיר ללוות את הנער בכל תקופת העסקה". לפחות הוא קורא את זה בטופס וזה מעלה למודעות שאם הוא רוצה ללוות הוא יכול. אם נמליץ לוועדת שרים כן לחשוב על נוכחות אדם נוסף. לא ליווי הורה, נוכחות צד שלישי בחדר. אני בטוח שהשרה במשרד הכלכלה תצליח לקבל את הבשורה זאת ומשרד המשפטים - - - כמו שלפעמים יש אצל רופאים. דלת חייבת להישאר פתוחה, שתהיה עוד מישהי. עוד מישהו בחדר. זאת הצעה - - - זה לא מישהו בחדר. מישהו זאת מילה כללית. מודדים לך בגד ים, אתה לא רוצה דלת פתוחה ושעשרה גברים יסתכלו עליך,

ברור, מישהו מטעמך. מלווה מטעם הילד. עם זה כולם יכולים לחיות. זאת יכולה להיות המזכירה שם לצורך העניין, עוד בן אדם. בוגר מטעם הילד. אני אדאג להסביר את זה שוב למי שכנראה לא הבין את זה כמו שצריך. אפשר אולי נוכחות מטעם הילד ו/או צד שלישי. השאלה האם אפשר להגדיר אישה? אני כן חושבת שחשוב שזאת תהיה אישה.

כשאנחנו מצביעים ומאשרים נוסח, הנוסח צריך להיות ברור. אי-אפשר לומר או זה או זה, לפי מה שהם יסכימו. השאלה מה אתם רוצים. אתם רוצים לאשר משהו שבשלב זה היתה התנגדות אליו בוועדות שרים? זאת החלטה שלכם. זה גם ככה חוזר אליהם. הוא אומר שנאשר את הנוסח הזה, זה חוזר לוועדת שרים ואז הם יעשו את העבודה.

בין ראשונה לשנייה ושלישית אם אפשר לשפר. בכל מקרה הם ביקשו שזה יחזור אז בואו ננצל את המומנטום הזה. אני מסכים עם מה שרן אומר. אנחנו צריכים לעשות עוד מאמץ בנושא הזה. אני לוקח על עצמי להסביר את הנושא כמו שצריך.

יכול להיות שההתנגדות היא באמת לליווי הורי אבל אני חושבת שאת האחריות כאן אפשר שלא תהיה רק על הילד או על ההורה שלו אלא שאם מדובר במקום שהוא רציני, אז יש מספיק עובדים בחברה שם. נתת דוגמה טובה בנושא של גינקולוגיה.

יש עוד נציגה אישה שנמצאת שם. שלא תהיה סיטואציה אינטימית. בשפה הדתית קוראים לזה יחוד. אני אגיד משהו ואולי אפילו אפיל פצצה אבל אני חייבת. יצא לי באופן אישי לעבוד בסוכנות בתור מזכירה או מישהו שאוספת את הילדים המסכנים האלה ומשלה להם דברים. בגלל שהייתי חתומה על חוזה באותה חברה ובאותה סוכנות היה הסכם שתיקה. אם במידה ואני אוציא פרט קטן שקשור להתנהלות של החברה, אני אקנס במעל ממיליון שקלים. אבל את עדיין מחויבת על-פי החוק אם את רואה הטרדה מינית ולדווח עליה.

זה אם אני מוסרית, אם אני בן אדם טוב. זה החוק. הכול נקנה היום בכסף. המשמעות היא שאם בסוף מתגלה, את אשמה לא פחות. ברור. באמת הזדעזעתי והיום אני כבר פה וזאת אחת הסיבות. אנחנו יודעים שהיום מאוד קל לקנות שתיקה בכסף. אני רק אומרת את זה. בגלל זה עדיף שיהיה מישהו מטעם הילד או קשור לילד. דוד, דודה, אם ההורים לא יכולים. זה יחזור לוועדת שרים ונראה מה הם אומרים. אנחנו עוברים להצבעה. קודם על המיזוג של שתי הצעות החוק ואחר-כך אישור. רק כדי להבהיר. כרגע אנחנו מצביעים על הנוסח שנמצא לפנינו עם שני התיקונים.

עם התיקון של 5 שנים מתום העסקה לעניין שמירת התיעוד והתיקון שבטופס תהיה התייחסות מפורשת לזכות ליווי. אלה שני התיקונים. יש למזג את שתי ההצעות.

פ/2228/24 ו-פ/2046/24. מי בעד המיזוג? הצבעה המיזוג התקבל. פה אחד. כעת מצביעים על נוסח הצעת החוק עם התיקונים. הצבעה הצעת החוק התקבלה. התקבלה פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.